שלום, בוקר טוב לכולם. התאריך ז' בתמוז תשפ"ג, 26 ביוני 2023. שלום לכולם, ברוכים הבאים, בוקר טוב. אנחנו נעסוק היום בגליל לאור יום שלם שאנחנו מקדישים, אני גם כיושב ראש השדולה למען הגליל, יחד עם חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אנחנו נעשה פה דיונים בוועדות שונות, השדולה תתכנס אחר הצהריים בשעה 12:00 עד שעה שתיים. יש לנו גם שדולה למען הגליל שתתכנס ולפני כן בוועדות שונות. הגליל, חבל ארץ שאין מה להכביר במילים, כולנו מכירים את הנופים היפים וכולנו מכירים גם את האתגרים העצומים שיש לאזור הזה, אזור פריפריאלי, אזור שיש לו פוטנציאל אדיר, אזור שמדינת ישראל חייבת לראות איך היא משדרגת אותו. מדינת ישראל לא יכולה להישאר באזור מרכז והפריפריה היא אתגר שכולנו,

מסכימים. חבר הכנסת מיכאל ביטון, שמגיע ודואג לפריפריה, מגיע מהדרום, מכיר את האתגרים שם,

בכלל ואני שמח שאתה פה. יש איתנו גם ארגונים שונים וראשי ערים ומשרדי ממשלה. כל מי שרוצה לדבר אני מבקש שיירשם ותקבלו את רשות הדיבור. אנחנו נתחיל עכשיו את היום הזה, שיהיה לנו יום מוצלח ויותר מכל שתהיה לנו עשייה מוצלחת, למען מדינת ישראל זה תמיד, אבל במיוחד היום בדגש על הגליל. אז, בבקשה, חבר הכנסת מיכאל ביטון. ברכות, חבר הכנסת קלנר, על ההובלה של שדולת הגליל ובמובן הזה זה משמעותי שיש ח"כים, אתה וטטיאנה, שלוקחים את זה על עצמם. יחד עם זאת אי אפשר לא להתייחס לזה שקשה מאוד בכנסת לייצר ייצוגיות ועוצמה של אזור כמו הגליל, שיש שם אנשי מופת, יש שם קהילות מופת. אתמול הייתי ביודפת, אתמול עסקתי במתפרות שבסכנת סגירה ביישוב מנוף שסוגר שני גנים, יישוב ערכי טוב שרוצה לקלוט עובדים סוציאליים ומורים, לא עשירים, והקרקע עלתה פי שלושה והוא מתקשה לקלוט תושבים. ואז אתה מסתובב ורואה בגליל את האתגרים ואת הדברים שהממשלה לא מחליטה לבצע, נסוגה מהתחייבות להקים אוניברסיטה בגליל, נסוגה ממיליארדים של התחייבות להשקעות בפיתוח כלכלי ועוד ועוד בעיות. אתה אומר מי ידאג לדברים האלה, מי יילחם את מלחמתם של הגליל בכנסת ואין הרבה אנשים. במובן הזה ברכות לכם. אני משתדל פעם בשבועיים בערך להגיע לגליל, גם עם הוועדה וגם כחבר כנסת. פעם הייתה פה יעל רון, שזו הייתה משימה שלה, חברת כנסת מטעמנו, אבל אנחנו לא נרפה ולא נוותר על סוגיות שמחייבות השקעה. אם אתה שואל אותי מה צריך לקרות במדינה, זה שיהיו 30-20 חברי כנסת בבחירות אזוריות מהגליל ו-30-20 חברי כנסת בבחירות אזוריות מהנגב ואז אתה תראה שיש ייצוגיות ושלא מדלגים על האזורים האלה ושהקשב אליהם עצום. אתה רואה גם בפתיח של יום כזה כמה קשה להביא הרבה אנשים והרבה ח"כים לדיון כזה עבור הגליל וזה האתגר שלנו. אני מקווה שגם אתה בתוך הקואליציה תהיה נחוש במשברים וסוגיות שהגליל נדרש להן, אל תוותר. גם כיושב ראש ועדת כלכלה שלא ויתרתי לממשלה שהייתי חלק ממנה, לא בפגיעה בתחבורה הציבורית,

אלה שני נושאים חזקים מאוד גם בגליל ויש עוד נושאים וצריך חברי כנסת מהקואליציה, נועזים ונחושים, שאומרים עד כאן, יש דברים שחייבים לעשות, גם בגליל וגם בנגב, ואנחנו לא מתכוונים לוותר לממשלה גם אם אנחנו חלק ממנה. אנחנו בוועדה היום של פיתוח וחיזוק הנגב והגליל גם נשמע את השר וסרלאוף ואת התכניות שלו ונקדיש הרבה מהזמן שלנו לגליל גם בוועדה וגם כחברי כנסת. אני מקדם בברכה את ראשי הרשויות, את המנהיגים מהגליל, מארגון 'לב בגליל', מהאשכולות, מהעמותות והגופים שמגיעים היום לכנסת, ברוכים הבאים. תודה רבה. מי כאן מנציגי משרדי הממשלה? נגב גליל והאוצר נמצא כאן. לפני שאני מעביר את רשות הדיבור לאופיר שיק מ'לב בגליל' שגם סייע בהובלת היום הזה, אנחנו מכירים כבר הרבה מאוד שנים בכל פעילותו למען הגליל, אני מבין שממשרד הכלכלה אין לנו נציגות, אחד הדברים שרצינו להעלות היום לדיון זה דווקא את העניין של הוראת המנכ"ל 4.17, 4.18 ורצינו לראות איך משרד הכלכלה מתכוון לטפל בפערים בתחום התעסוקה לאור אותה קביעה של מבקר המדינה שמסלולי התמיכה האלה לא השיגו את מטרתם. המסלולים הקיימים לא השיגו את מטרתם, הייתה תכנית לאומית בשנת 2018-2017, המטרות לא הושגו. כשמטרות לא מושגות אז עושים חישוב מסלול מחדש וכן קיוויתי שנראה את קריאת הכיוון הזאת בדיון הזה. אני מעביר אליך,

ואחר כך נשמע את המשרדים נגב גליל ואת ההתייחסות לכל הנושאים האחרים וכמובן גם נציגים מהרשויות. אז בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב ראש, ובוקר טוב לכולם. אני מקווה בהמשך לדברים של חבר הכנסת ביטון שאנחנו נראה את ראשי הרשויות מתחילים להגיע לכאן גם במהלך היום בצורה יותר אינטנסיבית עד אירוע השיא בשעה 12:00. בהמשך לדברים שלך, אדוני היושב ראש, אני אמשיך בפרק הכלכלי של הפיתוח הכלכלי בתכנית הלאומית לצפון שהייתה אמורה לפעול ולייצר אפקטיביות בשנים 2018-2017, התכנית כזכור אושרה בחודש ינואר 2017. היה שם פרק כלכלי תעסוקתי מאוד מפורט עם איזה שהיא בשורה שהייתה אמורה להתרחש, להתממש, בעקבות הפרק הזה. העיקרים שלו, אני מקריא מתוך החלטת הממשלה, להביא לפיתוח כלכלי של מחוז צפון על ידי עידוד תעסוקה איכותית, העלאת פריון העבודה, עידוד פעילות מחקר ופיתוח, עידוד השקעות בפיתוח התיירות בצפון וכו' וכו'. יש כאן פרקים שלמים של משיכת השקעות ויזמים, חיזוק עסקים קטנים ובינוניים, הרבה מאוד כותרות טובות ויפות שאני חייב לציין שעבדנו בשיתוף פעולה עם משרד הכלכלה על התכניות האלה. כל מי שקצת ותיק בחדר הזה יודע במידה מסוימת שלא מעט מהדברים היו אריזה מחודשת לדברים שממילא כבר היו בסעיפים התקציביים של המשרד, שזה בסדר, אבל כן הייתה ציפייה שייתנו עדיפות לצפון. אני כן מתמקד במה שהיושב ראש ציין, הוראות המנכ"ל 4.17 ו-4.18, שהן מסלולי השכר שמשרד הכלכלה יודע דרכם בהוראות המנכ"ל האלה לייצר תמריצים עבור חברות ועבור מפעלים להגיע לצפון בהנחה שיש אפשרות להעסיק אנשים בשכר ממוצע ומעלה. משני המסלולים האלה, למרות שהוקצה להם תקציב במסגרת תכנית הצפון ועדיפות למחוז צפון על פני מחוזות אחרים בגלל נקודת הפתיחה הלא טובה של הצפון, קובע מבקר המדינה כך, לגבי מסלול 4.18 רק שמונה חברות זכו לסיוע. 74% מהתקציב בסך 90 מיליון ₪ שנקבע בהחלטת הממשלה נוצלו, אבל בפועל אף חברה לא עברה למחוז צפון בעקבות השינויים בהוראה. זה מבקר המדינה. ולגבי מסלול 4.17 הוא כותב כך, שתי חברות קיבלו סיוע במסלול הייעודי למחוז הצפון ונוספו 20 משרות במחוז צפון במסלול זה. 20 משרות בסך הכול, בכל המחוז. משכך המסלול הייעודי לא השיג את המטרה הנוגעת ליצירת תעסוקה איכותית ובשכר גבוה. כאן אני חושב שהדיון הזה, למרות שהוא דיון קצר, הוא דיון חשוב, כי הוא דיון שמתניע אולי שאלה מאוד יסודית פה בוועדת הכלכלה שתשאל מה משרד הכלכלה מתכנן לעשות בשנים הקרובות לאור הנתונים הלא טובים שמציג מבקר המדינה על התכנית הקודמת של הממשלה, במיוחד על הסיפור הזה, כי אנחנו יודעים שבסוף הצעירים עוזבים ומשפחות צעירות לא מגיעות לגליל בגלל הסיפור התעסוקתי.

תודה רבה, אופיר. אולי נשמע ממשרד נגב גליל את ניצן קורקין. בבקשה. נעים מאוד, אני גם בת גליל גאה. המשרד כבר בימים אלה פועל ועומד לפעול ביתר שאת להוציא קול קורא לעידוד חברות לעבור לנגב ולגליל לקידום תעסוקה איכותית, אנחנו תומכים במיזמים כלכליים, הקמנו בגליל 12 האבים, אנחנו ממשיכים לתמוך בהם. השנה גם יצאנו חזק עם שוקי איכרים בגליל, בין 50 ל-60 שוקי איכרים שמתקיימים ברשויות, תמיכה במיזמים תיירותיים. את יכולה לפרט רגע לגבי שוקי האיכרים?

יצאנו בקול קורא לרשויות בנגב ובגליל לתמיכה בשוקי איכרים, זכו 12 רשויות, כל רשות מתחייבת לפחות לעשרה שווקים. הם יוצאים בקול קורא לאיכרים, ומעבר לפירות וירקות זה גם גבינות ויין ואנחנו הולכים להמשיך עם זה, מתכננים גם לעשות שוק גדול במרכז הארץ כדי לחשוף את כוח הקנייה של מרכז הארץ לאיכרים. כשאת אומרת שוק האיכרים זה מתוך הגליל או מכל הארץ? זה בגליל ואנחנו נמשיך לתמוך בזה. אנחנו שומעים על זה דברים טובים, שזה מעודד אנשים לצרוך מהאיכרים ואנחנו רוצים להגדיל את זה, שגם מרכז הארץ ייקנו מהנגב והגליל. מעבר לכך אנחנו גם פועלים לקידום החלטת ממשלה לעידוד התיישבות בגליל, פעילות מול רמ"י להוזלת מחירי הקרקעות והטבות לחיילים משוחררים. גם בתחום הרפואה, עידוד הבאת רופאים ומקצועות פרא רפואיים בעיקר גם למרכז השיקומי שמוקם בפוריה. אנחנו גם נפעל - - - פרא רפואיים הכוונה היא לפיזיותרפיסטים כן, כל מקצועות השיקום. זה שבונים מבנה צריך לראות שיהיה כוח אדם איכותי שיבוא לשם. בניית מעבדות מחקר, תמיכה ברופאים חוקרים, זה קול קורא שהוצאנו אותו בכמה פעימות, גם מנהלת מחקר שמלווה את הרופאים החוקרים ומחברת אותם למחקרים בין-לאומיים להגדיל את החשיפה שלהם. ציוד רפואי. תמכנו בבתי החולים בציוד רפואי ואנחנו גם הולכים לסייע לבתי החולים להקים גוף שיהיה להם לגיוס תרומות. זה משהו שגילינו שהוא חסם מאוד גדול בבתי החולים, זה הגיע אלינו כבקשה מבתי החולים, לבנות להם מערך גיוס תרומות. כמה בתי חולים יש בגליל, שלושה או ארבעה? יש שלושה בתי חולים ממשלתיים, מעבר לכך יש שמונה בתי חולים בגליל, יש בנצרת, עפולה. אנגלי, איטלקי. שלושה ממשלתיים. בית חולים העמק הוא של הכללית. הפרויקט הזה שצוין עכשיו מצטרף לעוד פרויקט שיש להם שנקרא מיצוי קולות קוראים ומשאבים של ממשלה ברשויות, זאת אומרת למשרד הזה אין הרבה כסף, אבל אם הוא שם בן אדם ברשות מקומית שמגיש המון קולות קוראים הרשות מקבלת את מה שמגיע לה בהיקפים של מיליונים. אותו דבר בתי חולים בצפון, גם בנגב, הם מקבלים פחות תרומות כי אין להם מערך של ארגוני ידידים וגיוס משאבים. כשאתה עוזר בדבר הזה אתה מביא המון משאבים וזה פרויקט יפה מאוד.

ידידיה גרינוולד מהאוצר. בוקר טוב. אין לי משהו ספציפי להוסיף פה, אבל אנחנו כמובן מכירים בחשיבות של פיתוח הפריפריה באופן כללי וגם הגליל בפרט. כמו שנאמר פה, מי שאחראי ואמון על הנושא לתכלל אותו זה משרד נגב גליל שמגבש תכניות רחבות, הרבה מהן בתיאום איתנו כשחלק מהן כבר הוצאו לפועל. הוזכרו פה גם כמה נושאים שהם באחריות משרד הכלכלה, אז הייתי משאיר את ההתייחסויות להם, אבל אם אני אציין אחד הפרויקטים המאוד מעניינים שהמשרד עשה עכשיו, זה מה שהזכיר חבר הכנסת מיכאל ביטון, של יצירת איזה שהוא גוף בתוך הרשות המקומית שיידע לממש את כל הכספים שהממשלה מקצה, כי בסוף משרדי ממשלה מקצים רבה כספים והרבה פעמים האתגר של רשויות שהן לא מספיק חזקות זה שאין להן את האופרציה הנדרשת לממש אותם. אנחנו רואים את זה בהרבה קולות קוראים שלא ממומשים. אז אנחנו מקווים מאוד שאותם תקציבים שכבר הוקצו, שלפחות יבואו לידי ביטוי בפועל. יש לנו פה את צחי בן עיון, מושב צוריאל. בוקר טוב,

חבר הכנסת קלנר, תודה לך על הדיון המבורך הזה. אני מגיע ממושב צוריאל בגליל, אני מגיע לא מעט לכנסת בנושאים בדרך כלל חקלאיים ובנושאים של עצמאיים, אבל היום זכות גדולה עבורי להגיע לייצג את המועצה האזורית מעלה יוסף. המועצה האזורית מעלה יוסף, אני רוצה רק שתדע, מונה 22 יישובים בגליל המערבי, מתוכם לפחות ארבעה יישובים מחזיקים את הגבול הצפוני של מדינת ישראל, היישובים זרעית, שתולה, מתת ונטועה, אלה יישובים שנמצאים על הגדר פר אקסלנס, ועוד מספר יישובים שנמצאים בגב האחורי של אותם יישובים. אנחנו סובלים, אדוני, ממצוקה של תשתיות. כידוע כביש 6 הגיע כבר מזמן למרכזה של מדינת ישראל, תעדפו את מרכז מדינת ישראל על חשבון הפריפריה, כביש 6 כבר הגיע לפני כמה שנים, ואנחנו מברכים על כך, לנגב, בואך באר שבע וכל פעם מספרים לנו שהנה אוטוטו יגיע כביש 6. הוא נעצר בקרית ביאליק, בצומת סומך, ואני ממש מבקש מאדוני כיושב ראש השדולה לעשות הכול כדי שכביש 6 יגיע בדחיפות לשלומי כדי שאנחנו היישובים - - - יש לנו החלטת ממשלה מלפני שבוע נדמה לי.

אני מודע להחלטת הממשלה, רק אנחנו ממש מבקשים שזה יבוצע ואנחנו מברכים על אותה החלטת ממשלה. דבר נוסף, אדוני, במועצה האזורית מעלה יוסף ישנם לא מעט חיילים משוחררים, לא מעט סטודנטים שנאלצים לנסוע כדי להגיע לבסיסים. ההסעות ביישובים לא מספיקות, לדוגמה ביישוב עין יעקב וביישובים אחרים, שאין להם תדירות מספקת ליישובים עצמם ולכן הסטודנטים והחיילים המשוחררים מתקשים להגיע ולחזור הביתה בשעות סבירות, ואני כבר לא מדבר על הרכבת שהתדירות שלה היא לא גבוהה לנהריה. הנושא הנוסף שהיה מאוד חשוב לי לדבר עליו זה הנושא של ההרחבות והיישובים הקהילתיים במעלה יוסף, בגליל בכלל ובאזור גליל מערבי. כפי שאתה יודע, אדוני, הנושא של תמ"א 35, מה שהיה פעם תמ"א 35, כיום תמ"א 1, מגבילה מאוד את ההתרחבות שלנו של היישובים. הקו הכחול שלנו מאוד מצומצם. במקום שמדינת ישראל תחזק את היישובים הקהילתיים החקלאיים שנמצאים בגליל המערבי מחזיקים את הגבולות, עם כל הקשיים, וקשיי פרנסה לא חסר בגליל, אין מספיק אזורי תעסוקה ביישובים ולכן אני מבקש מיושב ראש הוועדה ומחברי הכנסת ומממשלת ישראל בבקשה, בואו לגליל, תראו כמה חשוב להרחיב את היישובים, כמה חשוב לחזק את החקלאים, לחזק את החיילים, את הדור הצעיר שרוצה להגיע ולבנות בתים או להצטרף להורים אבל אין ממש מקום. אנחנו רוצים, הגיע הזמן לעשות את האפליה מהתקנת הזאת בין המרכז לבין הפריפריה, לבין הגליל. אני גם רוצה להתייחס לנקודה נוספת,

הנושא של התיירות. התיירות בגליל המערבי, במעלה יוסף בפרט, היא מאוד מכניסת אורחים. יש לנו המון טבע, המון מה להציע, אנחנו מבקשים גם ממשרד הנגב והגליל, ואני יודע שהם עושים עבודה נהדרת, אבל גם מממשלת ישראל לתת עדיפות, לפנות באופן ישיר לתיירנים עצמם, לחזק את התיירנים ישירות, לא באמצעות גופים כאלה ואחרים, כדי שישמעו עליהם, כדי שיהיה מיתוג מתאים ואנשים יוכלו להתפרנס. אז אני רוצה לברך אותך,

על היום הזה ואני מאוד מקווה שממשלת ישראל תחזק את מעלה יוסף בפרט ואת הגליל בכלל,

תודה רבה, בהחלט דברים חשובים. ניצן סלע בלום, אשכול גליל מזרח, שלום.

ותודה על ההזדמנות ועל העשייה המבורכת, לפחות ביום הזה, לטובת הגליל ובכלל. מיכאל כבר לא איתנו, אבל בהחלט אנחנו מעריכים את הפעילות של חברי הכנסת ושל הממשלה לקידום הגליל. אשכול גליל מזרחי זה האשכול הצפוני ביותר, האשכול מונה 180,000 תושבים ב-18 רשויות. אני חייבת להגיד שכל מה שנאמר פה ממעלה יוסף, אצלנו עוד הבעיה גדולה יותר והמצוקות והאתגרים גדולים יותר, אם זה בתחום התיירות ואם זה בתחום הפיתוח הכלכלי. אז לשמחתנו אנחנו האשכול היחיד שנגב גליל נתן לו את הזכות לעשות את שוקי האיכרים ואנחנו רואים בזה באמת פעולה מבורכת שאנחנו רוצים להרחיב אותה גם לשנה הבאה וגם לשוקי אמנים ובכלל לקידום של העסקים הקטנים והבינוניים אצלנו באזור כמנוע צמיחה מקומי. נושא הקליטה וההתיישבות והרופאים, זה צורך קיומי שאנחנו יודעים בהחלט שכל פעולה שנעשית בממשלה וברשויות הממשל תהיה מבורכת מבחינתנו לתוך האירוע הזה. אנחנו חיים את בית החולים זיו, את קופות החולים שנלחמות על כל רופא ורופא ומצד שני נושא הקליטה וההתיישבות הוא במצוקה. המחירים עלו, הרופאים לא מוצאים איפה לגור ואנחנו צריכים גם פה לתת מענים לתחום הזה כדי לקדם את תחום הבריאות שלנו. אז באמת תודה על ההזדמנות ועל היום. מבחינתנו לראות את הגליל פה זה משמח והיינו שמחים לכל משרד, משרד התיירות, משרד החקלאות, כמובן נגב גליל, שייתנו עוד מענים וייתנו את ההסתכלות הספציפית למה שהגליל המזרחי צריך.

תודה רבה, ניצן. זה קצר, אבל פה מעלים נקודות חשובות וכל נקודה תצטרך לקבל את ההתייחסות שלה, צריך לראות איך אנחנו מטפלים פה, גם בוועדה שלנו. ירון סולומון, מהמחלקה להתיישבות, תנועת האיחוד החקלאי, שלום לך. שלום לכולם, תודה לכם על ההזדמנות לבוא ולדבר קצת על דברים שהם חשובים לנו בנוגע לפיתוח הגליל. האיחוד החקלאי, תנועה התיישבותית, אנחנו נקראנו לדגל בזמנו של רענן וייץ כשהקימו את הכפ"תים בגוש שגב,

שכניה, מצפה אביב, קורנית ואבטליון. היישובים האלה, זה בכלל לא משנה מה קרה איתם, אבל למעשה זה היה כוח משיכה אדיר לפיתוח אותו אזור שלמעשה כמעט ולא הייתה שם התיישבות יהודית, חוץ מאולי יודפת ועוד יישוב או שניים. לצערי במשך השנים האחרונות היישובים לא יכולים לקלוט בשום צורה. הזכירו כאן לגבי הנושא הזה של מבחינת הקו הכחול שנמצא מסביב ליישובים, הוא קו כחול קטן, לא ניתן להרחיב כרגע, בגלל כל מיני נושאים, ובעיקר הנושא של מחירי הקרקע. אני רוצה להתמקד כאן במחירי הקרקע, מחירי הקרקע שם הם פשוט מטורפים. אם מסתכלים על יישובים על ידם המחיר הוא עשירית ממה שזוג צעיר צריך בכדי להשקיע - - - אתה יכול לתת לנו סדר גודל של מספרים? שנקבל מושג. זה יכול להגיע גם ל-700,000-600,000 שקל למגרש. אם עושים חשבון קטן, במקומות אחרים זה 70,000 עד 100,000. אני לא נכנס כרגע למטראז' אבל חשוב לי להדגיש כאן את העניין. יש משאב אחד שנמצא בידי המדינה, 92% מאדמות המדינה מרוכזות בידי המדינה, טוב תעשה המדינה וגם חברי הכנסת, האוצר, עם כל הגורמים מסביב, אם פעם אחת תעשו תכנית מסודרת ותעשו איזה שהיא השוואת תנאים ותנו לדור הצעיר להגיע. חבר'ה, הגליל משווע לאנשים. זה אזור יוצא מגדר הרגיל. אני חושב שברגע שייתנו פתרונות דיור כמו שצריך זה יהיה אבן שואבת להרבה מאוד צעירים, גם ממרכז הארץ וגם מבני הגליל, לבוא ולהתיישב. תודה רבה. זה היה דיון קצר, אבל אני חושב שעלו פה נקודות שהן פתיח לדיון הרבה יותר משמעותי. אני חושב שבאמת צריך קודם כל לומר את השבח למדינת ישראל ולממשלה על ההחלטה להאריך את כביש 6, זה דבר מאוד מאוד חשוב והתשתיות הן דבר מרכזי. כמו שנאמר פה, יש עדיין אתגרים עצומים בתחומי התשתיות, יש אתגרים בתחומי הקהילות ובתחומי ההתיישבות, אני חושב שהדבר הנכון מבחינתנו, ואני רוצה שזה ייצא כסיכום של הוועדה, ששר הכלכלה יבוא לוועדת הכלכלה, אני יודע שיש לו חזון גדול לגבי הגליל, אני יודע שהוא מחויב לנושא, אני חושב שהוא יציג גם בפני הוועדה את התכניות שלו עבור הגליל לטווחי הזמן הקצרים, הבינוניים והארוכים.

אני יכולה גם להזמין אותך, שר הכלכלה מגיע לכאן להציג את פעילות משרדו ותכניות העבודה שלו בעוד כשבועיים, בהחלט הזדמנות לבוא ולשאול אותו בסוגיות האלה.

אז אם גם ככה בעוד שבועיים הוא מגיע אז נדע ובאמת חשוב שיהיה פה גם מיקוד, אני בטוח שהוא גם יעסוק בזה ויעלה את זה, אבל באמת הנושא של הגליל חייב לקבל את המקום שלו. תודה רבה לכולם. אני מזמין את כולם להגיע גם לשדולה שלנו בשעה 12:00 באולם נגב, תודה רבה לאדוני היושב ראש הקבוע שהכניס גם את הדיון החשוב הזה, תודה רבה לכולם.